אנחנו בוועדה המיוחדת לפניות הציבור, כ"ז באדר א' תשפ"ב. דיון מהיר בנושא מחסור במוניות נגישות לנכים של חבר הכנסת אורי מקלב,